הצעת חוק הכנסת (תיקון מס' 49), התשפ"א-2021 אני מתכבד לפתוח את הישיבה. קודם לכן, אנחנו מודים לכם שההנמקות שלכם לנושא הקודם התייחסו לנושא החוק. אני חייב

בסדר, תודה. לצערי לא קבלו את דעתי להעביר את זה לוועדת כספים. שכרנו חברת משאיות.

זאת אומרת יש פה בעצם שני חוקי יסוד שמתוקנים פה וחוק רגיל,

אם זה חוק יסוד או חוק רגיל, יש פה שלוש סוגיות שנוגעים בהם בשני התיקונים. האחד, שינוי המועדים להתפזרות הכנסת בשל אי קבלת חוק תקציב. יש מועדים כידוע לכם בסעיף 36א' לחוק יסוד: הכנסת, שאם עד אליהם

שתיקונים לחוקי יסוד, יעמדו ככל הניתן בכללים של יציבות, כללים של כלליות, שהמטריה תהיה מטריה

מעבר לדברים האלה נעלה סוגיות, גם השגות שיש לנו,

היה רצון ובקשה ליותר והייתה חוות דעת של הייעוץ המשפטי שזה המקסימום שאפשר בסבירות של החוק הנורבגי. יש לנו בוודאי הערות לדברים האלה, כי הדברים האלה לא

אני יכול להציג את ההיבט החוקתי של זה, אבל נראה לי שמדובר בהליך אישור התקציב. בסדר גמור. שני הנושאים האחרים נוגעים יותר לענייני הכנסת. אחד מהם הוא תיקון לסעיף 42ג' לחוק היסוד והשני הוא

נועד לגרום לכנסת, לרשות המחוקקת, שיהיו בה יותר חברי כנסת שפנויים לעבודה הפרלמנטרית.

שרים לא יכולים להיות חברים בוועדות, לא יכולים ליזום הצעות חוק.

כשהממשלה יזמה הצעת חוק שלא עברה ואחר כך עברה,

שר או סגן שר אחד מכל סיעה. אני מסביר כרגע את ההסבר שלי,

את המציאות ואני לא יודע אם יש אמת מדויקת מאחורי זה.

אותה ממשלה חשבה שננסה את הדבר הזה ונראה איך זה עובד. אם אתה רוצה את

בהקשר הזה. המודל הזה הוא לא המודל הנורבגי,

נורבגי כי במודל הקיים בנורבגיה או במדינות אחרות,

ברגע שממשלה מתנה, כולם מתפטרים ולא יכולים לחזור. פה אנחנו עושים שעטנז,

שלמעשה אנחנו אומרים,

מי שירצה יוכל והוא גם יכול

זה עוד הוכחה לכך שמדובר ב - - - ושרים יכולים לבחור.

המספרים, בהתאם לגודל הסיעה. אני רוצה להבין מה המשמעות הכספית של כל הדבר הזה. מיד נאסוף שאלות של חברי הכנסת, חברי הכנסת יוכלו גם להציג עמדות ותהיה התייחסות

זו נוסחת חישבו מהו המספר המרבי, ביחס לגודל

שאותה התפלגות תיחשב התפלגות לגיטימית, אין לי דרך אחרת לקרוא לזה, התפלגות לצורך סעיף 6א'. זה תמיד היה שליש. זה לא תמיד היה שליש. חוץ מהעניין של

כלומר, איך הימים האלה מתחלקים בין הממשלה לכנסת. אתם עושים כבר תיקון גם בחוק משק המדינה?

יש הוראה קיימת היום שאומרת שב-100 יום הממשלה תגיש במועד שתקבע ועדת הכספים של הכנסת ולא יאוחר מ-45

כאשר עושים הצגה, אני זוכר שהוצג מסמך מכובד ויפה של הייעוץ המשפטי של הכנסת או של הממשלה,

שמסביר את הצורך.

שההסדר שנקבע בחוק היסוד בעניין מועד העברת התקציב,

לא נמצה את הכול רק ביום ראשון בבוקר. אני אבקש שתראו כיצד אתם יכולים לסייע לנו במתן מענה לבקשה של חבר הכנסת רוטמן, בלי מחקר אקדמי מקיף. לתת לנו סדרי גודל של מה קרה

הכנסת זוכה להארכה של 5 ימים בזמן שהממשלה זוכה להארכה של 30 ימים. זאת הייתה השאלה למי שלא הספיק לעבור על דף המידע של הוועדה. לגבי הצורך אני חושבת שעניתי אבל אשמח לחדד, הצורך הוא לצורך השלמת כלל העבודה של הממשלה לקראת התקציב

אני לא רוצה לקחת את זה לכיוון אחר,

מה מבחינת הייעוץ המשפטי זה קו שאתם

אם רוב האנשים שנבחרו לכנסת, לחוקק חוקים בכנסת ותוך זמן קצר יוצאים מיד מחוץ לכנסת בגלל סידורים פוליטיים,

לא בטוח שהבוחר התכוון בכלל שהם ייכנסו לכנסת.

של הפרדה יותר מובהקת בין הרשות המחוקקת לרשות המבצעת, האם אנחנו מדברים רק על התיקון הפרסונלי הזה, של מספר אנשים, או שיש לנו סדרה של תיקונים שאתם מציעים כדי להדק את הביקורת? שאלה שנייה בעניין חוק התקציב. הייתי רוצה לראות הוראה שקובעת 135 יום פלוס ימי חג ולא יותר

אם אתה מתעקש שתהיה הזדמנות אחת, בסדר. שייאמר לפרוטוקול שבשני זה יגיע למליאה. ייאמר לפרוטוקול שהיושב-ראש מתכוון לנסות ולייצר לא רק עוד סבב התייחסות אחת, זה בסדר?

מכובדי היושב-ראש, חברי

היינו צריכים כמובן להביא חקיקה ממשלתית וכמתבקש, החובה שלנו הייתה לפרסם באתר התזכירים את הצעות החוק הממשלתיות טרם העלאתם לוועדת שרים לחקיקה למשל 21 יום. במקרים דחופים מאוד מאוד,

לאיזה שר אומרים 10 ימים במקרה דחוף ולאיזה שר אומרים 74 שעות? מה זה הדבר הזה. חבל שאוחנה לא פה, היה אומר לך את התשובה.

אני חושב שזו שערורייה.

אני זוכר במקרים חשובים מאוד,

אם אנחנו רוצים באמת לכונן חוקה וחוקה קבועה, לא עושים את זה ב-74 שעות להערות הציבור ולא עושים את זה בדיונים לוועדה לשלושה ימים.

אתם פוגעים באופן הקשה ביותר בעקרונות הדמוקרטיים. כי היום זה ארבעה,

עוד חצי שנה זה יהיה אחד ככה אתם מעודדים אנשים לפרוש. אתם אומרים שעם הקבע למפלגה הזאת מגיע

התקציב - - - זה יכול היה להגיע לכאן או לכאן, זו החלטת המסדרת. אני יודע שזו החלטה של המסדרת, שאלתי רק אם לא היה נכון וראוי יותר. האמת היא שזה לא המצב כי עקרונות וחוקי יסוד חלים אך ורק על בסיס פוליטי. זו גם הסיבה שיש בינינו מחלוקת, שכבר דברנו עליה קצת במליאה, נאוורר אותה בכל זאת גם כאן. חבר הכנסת משה ארבל פונה לבג"ץ, גם ברגעים אלו יש עדיין תיק תלוי ועומד, יש עדיין? או שכבר זרקו אותך? הראשון נזרק והשני ייזרק. הערת ביניים, זה בניגוד לעמדתי, שאני שונה - - - תכף נדבר גם על מבנה הדיון. יש לי נבואה קטנה, אמנם הנבואה ניתנה לשוטים, אבל יש מקור אחר שאומר שהנבואה ניתנה לחכמים. גם את העתירה הבאה שלך יזרקו, גם את העתירות שיוגשו כנגד חוק היסוד הזה יזרקו. במקרה הטוב ללא דיון, במקרה הטוב לא תחטוף הוצאות, או העותרים הציבוריים שיעתרו, ככל שיעתרו לא יחטפו הוצאות. בסופו של דבר גם אין לי טענות ליועצים המשפטיים. כי הרי מה הסמכות של יועץ משפטי להגיד אמירה כלשהי ביחס לחוקי יסוד או לחוק רגיל? זה ויכוח ישן שהיה לי בזמנו עוד כשעבדתי במשרד המשפטים עם איל זנדברג,

כיועץ משפטי יכול להגיד לכנסת,

מה אפשר לחוקק בחוק יסוד? או בחוק רגיל אפילו. מותר להם לחוקק מה שהם רוצים. אתה יכול להגיד מה נראה לך כדאי, אבל מה זה חשוב.

אני יכול להגיד להם מה לא יעבור בג"ץ. זה היה אחד מהטיעונים, שאני עומד מאחוריו, בסופו של דבר יועץ משפטי נכון וטוב צריך להגיד ללקוח שלו, יכול להיות שתעשה את זה אבל בג"ץ לא יאשר. לכן, היועצים המשפטיים בעל כורחם נוטים לשמאלה. זה בסדר. לא כי הם שמאלנים, יכול להיות שהם ימניים. אם אני הייתי עכשיו יועץ משפטי לוועדה, הייתי אומר, אדוני היושב-ראש, תעשה מה שבראש שלך, תריץ את החוק הזה, תחוקק חוק יסוד תוך יומיים, תעשו 47 שעות, לא 74, תכתבו מה שאתם רוצים. נורבגי מדלג קיבלתם. כי אתם בשמאל, בג"ץ ייתן לכם הכול. לא, לא, לא. אני כבר אומר לך, אמרת את האמירה הזאת כמה פעמים, תגישו בג"ץ. סליחה, לא אמרתי את האמירה הזאת.

היא עומדת לכל חבר כנסת ולכל אזרח.

לא היה לי גרם של אמון שאחת מהעתירות שהוגשו על ידי חבר הכנסת משה ארבל או אחרים יזכו לאוזן קשבת מבג"ץ, אז היה לי דיון והייתה לי סוגיה של דילמה אתית: מצד אחד אני לא רוצה את בג"ץ מתערב בחוקי היסוד,

מה לעשות שחסמתם הכול, עוד שניה מכניסים אותי פה לגולאג. מאחר ואני יודע, סמוך ובטוח שבית המשפט העליון יפסוק, תעשו מה שבראש שלכם. מאחר ואני סמוך ובטוח ואני רוצה לשבח, יש פה אחת מחברי הכנסת אחת מהקואליציה, שגם אתם, בניגוד לעבר, אפילו לא תאלצו להטות אוזן או לשנות וחוק היסוד יעבור פה כשם שהוא נכנס, בלי שום שינוי, בלי שום ריכוך.

כן, הנחיות של אלקין וזה גם יעבור. אז אני קצת מתלבט, מצד אחד מה שאנחנו מדברים, כמו שחבר הכנסת ארבל אמר, זה סוג של הערות לפרוטוקול לטובת עתירות לבג"ץ. מצד שני אני לא רוצה להטריח, יש כל כך הרבה עובדי מדינה חרוצים, שסתם,

אנחנו עושים פיליבסטר לכם, מענישים אתכם, אבל כשאנחנו עושים פיליבסטר מסכנה עורכת דין אביטל סופולינסקי שתצטרך לקרוא הרבה מילים, כואב לי הלב עליה כי בכל מקרה בג"ץ יאשר הכול. זה לא ציני מה שאני אומר. זו אמת לאמיתה בעיני. אני חושב שאם לא הייתם יודעים את זה בקואליציה, לא הייתם חושבים לרגע לכתוב חוק כזה והציע חוק כזה בהסכם הקואליציוני. בג"ץ בסבב הקודם, בעתירות על ההסכם הקואליציוני כבר אמר אני אפסול נורבגי מדלג ואז כחול לבן ויתרו על הדרישה לנורבגי מדלג כי בג"ץ הביע את עמדתו כבר בשלב ההסכם הקואליציוני. עוד לפני שהוא הגיע לבית משפט. פה הוגשו עתירות, בג"ץ זורק אותם,

הוא לא מנהל דיון בכלל. אז לכן, אין סיבה שכחול לבן יחזרו בהם, אתם יכולים להמשיך לעשות צחוק מחוקי יסוד, אתם יכולים להמשיך לקרוא לחוק יסוד שהוא הוראת שעה ואתם יודעים שהוא הוראת שעה, כי לפני שנה חוקקתם ועכשיו אתם מחוקקים חוק חדש. יבוא ויגיד לי נציג משרד המשפטים, אנחנו מחוקקים פה הסדר של קבע.

אתם לא מחוקקים פה הסדר של קבע כי החוק הנורבגי הזה, ההסדר של קבע נחקק אך לפני שנה כהסדר של קבע. אז אם אתה בא ואומר לי אני מחוקק הסדר של קבע ואתה נותן לו 74 שעות בתזכיר ואז אתה נותן לו - - - לא, אבל הוא נועד - - - כי אז אתה נותן לו - - - וזו רמת הדיון ומגיעים אנשים, אז אתם עושים צחוק מחוקי יסוד וזה מבורך בעיני. חוקי יסוד הם באמת לא רציניים. בג"ץ שמבטל חוקי יסוד מהבחינה הזו פועל באותה חוסר סמכות כאשר הוא מבטל חוקים רגילים. חוכא ואיטלולא מהבית הזה, חוכא ואיטלולא ממבנה סדור של שלטון. מאוד מתאים לממשלה שהוקמה וכל מה שאמרתי עכשיו זה בכלל לא טיעון פוליטי, זה טיעון משפטי שאם אני הייתי עכשיו יועץ משפטי במקום גור בליי או במקום איל, הייתי נותן את זה כחוות דעת משפטית. דעו לכם, הסיכוי שלכם בבג"ץ, אם אתם שמאל, הוא גבוה לאין ערוך יותר מאשר אם אתם ימין ובג"ץ מודה לכם על כל יום שהממשלה הזאת קיימת כדי שתוכלו לחוקק מה שאתם רוצים. בהקשר אקטואלי, כנ"ל מה שהתרחש היום במליאה. אני רוצה לברך את חבר הכנסת אביר קרא על בחירה פוליטית מוצלחת. אם חס ושלום הוא היה עושה את השטות ומצטרף לליכוד הוא כבר היה עכשיו באזיקים. בגלל שהוא עשה בחוכמה ופנה לימינה והם הקימו ממשלה עם השמאל,

דבר שעליו חבר הכנסת מהליכוד חטף כתב אישום עם הרשעה, זה סערה בכוס תה. אז מה שנקרא, צריך גם לדעת איזו מפלגה לבחור. זה קשור בסוגיה איזה מקור לגבי הנבואה אתה מאמין בו, השוטים או החכמים. חבר הכנסת רוטמן, כמובן תוכל ולהמשיך להציג את ההתייחסות שלך בהמשך. חבר הכנסת בן גביר בבקשה. לפני דברים לגופו של ענין, למרות שבמסגרת הדברים כאן נעלה רק הערות סף, דברים שהופתעתי לגלות משה, שאפילו בלי דיון דחו אותך. זה אגב מזכיר לי עתירה שלי לפני כמה שבועות לבג"ץ, הימים ימי הצעדה בשער שכם, אני רוצה לצעוד ובצעד בלתי חוקי, חריג וחסר תקדים פתאום מפכ"ל המשטרה בא ומודיע לי שאסור לי לצעוד, פוגע בחוק חסינות חברי הכנסת, בחופש התנועה שלי. אני רץ לבג"ץ, מה יש לי לעשות, פונה לבית המשפט. התדהמה לקרוא את פסק הדין, את ההחלטה, החלטה מאוד מבישה של השופטים מינץ, קרא ועמית,

לא יהיה לנו זמן להתעסק בזה, כשאנחנו יודעים שהעתירות של התנועה לאיכות השלטון, עם פיג'מות יצאו שופטי בג"ץ כדי לדון בהם.

שעה וחצי, התנועה לאיכות השלטון עותרת והופ, יש דיון. אז אני מתפלא על הדבר הזה, אני מתפלא גם על ההערות שלך, אדוני היושב-ראש, אסיפה מכוננת וכו', אף אחד לא נתן לנו לקחת סמכויות לא לנו

- - אנחנו צריכים קצת להירגע וקצת להיכנס לפרופורציות. ועדת חוקה זו ועדה חשובה וטוב שאנחנו נמצאים כאן, אבל בוא לא נגזים עם הסמכויות שלנו. בדיון המרכזי והמקיף אעיר הערות ארוכות יותר, אבל חסר לי כאן משהו. קראתי את כל מסמכי ההכנה לדיונים הללו וחסרה לי התייחסות מכמתת שמעריכה את מה שאתם מספרים. למשל במסמך הכנה בעניין הערכת התקציב אתם כותבים שיש פגיעה במשק הישראלי ואנחנו תקופה ארוכה בלי תקציב ואפשר להוסיף לזה שאנחנו הרי יודעים שבלי תקציב אפשר להוציא רק לדברים מאוד מסוימים מכוח האינרציה, מכוח התקציב הקודם, שירותים חיוניים וכן הלאה. אבל חסרה לי התייחסות של גורמי המקצוע בוועדה, כדי להבין מה הפגיעה? יש כאן איזושהי פגיעה ואני לא מבין אותה. הייתי מצפה מגורמי מקצוע, שאין לי ספק שעושים כאן עבודת קודש ואנחנו מודעים למציאות של סד הזמנים ולוחות הזמנים, במיוחד בשבועות האחרונים. אבל אני מצפה לדעת כחבר כנסת מה הנתון. אותו דבר לגבי החוק הנורבגי, אפשר להגיד עליו הרבה דברים ודברו כאן על כל מיני מדינות - - נקרא לו סינגפורי אולי. - - אין לנו כאן משטר נשיאותי, אנחנו בישראל בלי משטר נשיאותי. ההצעות הללו שמובאות לפתחנו הולכות להפוך לבוקה ומבולקה. הפרדה מלאה ומוחלטת ביננו לבין ממשלת ישראל. תרבות של ג'ובים. חברי כנסת שמחזיקים אותם כאן כחברי כנסת על תנאי. חלק מהדברים הללו כתבתם אבל שוב, אני רוצה לדעת מה המשמעות הכלכלית של הדבר הזה? כמה זה עולה לנו? את הדברים האלה לא קבלנו. אני חושב שיהיה נכון,

לקראת הדיון הבא שהוא ממש בקרוב, שנקבל את הנתונים הללו כדי שנוכל לפעול על בסיס אותם נתונים. זו תשתית שחייבת להינתן. בסדר גמור.

אני רוצה לומר לפרוטוקול לגבי מה שאמרתי קודם, שזה פוגע באמון וברצון הבוחר, זה הפיצול של חברי כנסת שהתמודדו ברשימה מסוימת ועוד לפני שהכנסת פוזרה, תוך כדי אותה כנסת,

זו הכוונה שלי שזה פוגע באמון הציבור. בסדר גמור, תודה על ההבהרה. רק לשם ההגינות, השבוע שמעתי את הריאיון שלך באחד מכלי התקשורת ואמרת שלאחר לילה שלם בוועדת הכספים, לא באו לעבוד חברי האופוזיציה.

אני מקווה שהפעם תגיד שחברי האופוזיציה הגיעו ואנשי הקואליציה לא הגיעו.

למעט חברת הכנסת גבי לסקי. זה בגלל שאנחנו סופרים אותה כחלק מגוש הימין בגלל - - - תודה לחבר הכנסת בן גביר על דבריו. אני רוצה לבקש לשמוע את מי שטרח והגיע לכאן. אוהד שפק מהתנועה למשמר הדמוקרטיה. הגשתם לנו נייר עמדה?

קוראים לי עורך דין אוהד שפק, משמר הדמוקרטיה זו עמותה שהוקמה על ידי, על ידי יובל יועז וחברים נוספים. אנחנו פועלים לקידום ערכים דמוקרטיים ועקרונות דמוקרטיים. שמעתי בקשב רב את הדיון. אני אישית חושב שזה לא עניין על מה משפטן פלוני מייעץ לוועדה, אלא על מה הכנסת יכולה לעשות או לא יכולה לעשות בין אם בכובעה כמחוקקת ובין אם בכובעה כרשות מכוננת. זה אומר שגם אם 120 חברי כנסת יגידו שהם רוצים לחוקק דבר מה, הכוח שלהם מוגבל מכוח עקרונות יסוד של השיטה ומכוח עקרונות משטרים. הגשנו את חוות הדעת, היא באתר של הוועדה. אנחנו מתנגדים בתקיפות לתיקונים החוקתיים, הן על רקע ההליך הפגום, הבלתי תקין והפוגעני כלפי הציבור. דיבר חבר הכנסת ארבל על המועדים, שלושה או ארבעה ימים להעיר הערות, וגם בשל התוכן של התיקונים החוקתיים שנובעים משיקולים פוליטיים ששוקלת הממשלה ה-36. דברנו באריכות על הפגמים הפרוצדורליים ולא נחזור עליהם. עורך דין בליי דיבר בתחילת הדיון על החשיבות של תיקונים חוקתיים - - - סליחה, באתי רק להגיד שבת שלום לכולם. תודה חברת הכנסת סילמן, אנחנו תכף מסיימים. היחס של כלל רשויות השלטון אל חוקי היסוד צריך להיות אפוא כאל חוקה. חוקה אמורה לייצג נורמות משטריות המשקפות קונצנזוס ולא להטות את המשחק הפוליטי לכיוון כזה או אחר. חוקתה של המדינה אינה לוח מחיק שכל ממשלה חדשה כותבת עליו כללי משחק חדשים ככל העולה על רוחה. בכנסת הקודמת תוקנו 13 פעמים חוקי היסוד ושמענו את עורכת הדין פלדמן לגבי העניין של התקציב והשינויים הדחופים שקשורים ל-100 הימים של התקציב ולמועדים. כפי שהתנגדנו גם בעבר לחוק ממשלת חילופין בעתירה, כשהיינו בין העותרות לבג"ץ, גם אז חשבנו שהתיקונים שנעשו לחוקי היסוד היו תיקונים שמימשו אינטרסים פוליטיים ללא איזשהו דיון ציבורי סדור. גם הפעם אנחנו מתנגדים. בין התיקונים שאפשר לראות ואני מניח שנדבר עליהם באריכות גם ביום ראשון, יש פגמים חוקתיים קשים. בבג"ץ, שעסק בהטלת מנדט לחבר הכנסת נתניהו להיות ראש ממשלה, שגם בהם היינו אחת מהעותרות לבג"ץ, נקבע שגם חבר כנסת שתלוי ועומד נגדו כתב אישום בעבירות חמורות, כשיר לקבל עליו את המנדט. זה אומר ש-120 חברי כנסת יכולים לקבל את המנדט להרכיב ממשלה. אחד מהתיקונים שמוצעים כאן פוגע בסוברניות של הכנסת וקובע שרק 118 חברי כנסת יוכלו. זה לא בחוק הזה. אני מתייחס באופן כללי לשניהם. יש פה גם עניינים נוספים של מינוי סגני שרים שאין בהם צורך. יש פה כל מיני חגורות ביטחון וחישוקים חוקתיים שנועדו להבטיח את ענייני ממשלת החילופין. אני מברך על העמדה שהגשתם אבל אני שואל, בפעם הקודמת הגשתם עתירה כבר בשלב ההסכם הקואליציוני, השאלה - - - סליחה, אני מבקש. לא נתתי לך רשות דיבור. אני מבין שאתה רוצה לשאול. אין לי בעיה להשיב. אני מבין, אבל התשובה היא לא. אתה לא נציג ממשלה. - - - אתה לא חייב לאשר. אני באמת לא מאשר מכיוון שאנחנו כבר בחריגה מזמנים. אם נציג העמותה יבוא ביום ראשון,

אתה יכול גם להרים אליו טלפון ולדווח לנו. חשבתי שרוצים לשמוע את התשובה, אבל בסדר. נשמח. אתה תוכל לדבר אתו ולדווח. נציג המכון הישראלי לדמוקרטיה נמצא אתנו בזום, ד"ר אסף שפירא, האם תרצה להציג את עמדת המכון? תודה רבה על זכות הדיבור. אני מצטרף לקודמי בביקורת על התיקונים התכופים של כללי המשחק המשטריים ובחוקי היסוד. דמוקרטיה מבוססת על כללי משחק יציבים, לא על מניפולציה שלהם. אם מבצעים תיקונים,

הם צריכים להתבצע בתוך ה - - - הכללית של האינטרס הציבורי וטובת המערכת. כמובן שהם לא צריכים להיות - - - אינטרסים פוליטיים משפיעים על חקיקה, אבל יש שם איזשהו איזון בין אינטרסים פוליטיים לבין ראיה כללית - - -. התחושה היא שבכנסת הנוכחית ובכנסות הקודמות גם, שהאיזון הזה מופר. חוקי היסוד וכללי המשחק המשטריים הפכו לביטוי, שהשתמשו בו כבר בדיון הזה, לפלסטלינה בידי כל רוב קואליציוני, וזה פסול. ספציפית לגבי החוק הנורבגי, באופן עקרוני מדובר על חוק נורבגי מלא, שבמסגרתו כל השרים וסגני השרים צריכים להתפטר. אני תומך בחוק הזה, אולי לא באופן עקרוני, אבל בהינתן הגודל הלא גדול מאוד של הכנסת והממשלות הגדולות. החוק הזה קיים בלא מעט דמוקרטיות,

צרפת, פורטוגל, אסטוניה, בלגיה, נורבגיה, שבדיה.

בניגוד למה שציינו, בחלק מהדמוקרטיות האלה, השרים כן יכולים אחר כך לחזור לממשלה, זה תלוי איך בונים את החוק הספציפי. החוק הנורבגי שקיים וגם התיקון שמוצע הוא חוק נורבגי - - - הוא פחות, הוא לא קיים בדמוקרטיות אחרות, הוא לא מחייב - - - חברי כנסת לעבודה פרלמנטארית וגם הנוסחה שנקבעה, אין ספק שהיא מושפעת בעיקר מאינטרסים פוליטיים, זה לא דבר התלוי בחקיקה. לגבי האפשרות של ארבעה חברי כנסת שיכולים להתפלג, זה חוק גרוע מאוד שאנחנו מתנגדים אליו. קיימים ויכוחים ויש תפיסות שונות לגבי היחס בין המנדט של חבר הפרלמנט באופן אישי לבין המחויבות שלו לסיעה , לחופש הפעולה שלו. אלה ויכוחים חשובים. אבל אין ספק שהכנסת הנוכחית סובלת במיוחד מריבוי סיעות, מטלטול פוליטי באופן כמעט חסר תקדים ו - - - הכנסת הקודמת גם סבלה מריבוי פיצולים,

העבודה ומרצ, כחול לבן התפצלו זמן קצר אחרי השבעת הכנסת, מה

והממשלה. על הרקע הזה, לחוקק חוק שמקל עוד יותר על פיצולי סיעות ויגביר את ה - - - הפוליטי, זה אסור וסותר את האינטרס הציבורי, גם אם זה משרת אינטרסים פוליטיים מידיים. תודה על ההצגה. הדובר האחרון, נמצא אתנו נציג התנועה לאיכות השלטון. אני אשמח שנציגי ארגונים, אנחנו נמצאים בתקופה אחרת מבחינת הקורונה, יטרחו ויגיעו לוועדה. נמצאים כאן שעות חברי וחברות כנסת. מכיוון שהעניין הזה הוא לא רק עניין של מדיניות הוועדה הזו, נצטרך להעלות את זה באופן מערכתי. אני לא פוסל דיון בזום, אבל בדיונים חשובים, ארגונים רוצים שקולם ישמע, טוב שיבואו, גם שיחות המסדרון הן חשובות. עורכת דין חן שופן מהתנועה לאיכות השלטון. אני מסכימה עם מה שנאמר לפני לגבי הביטוי של הפלסטלינה של חוקי היסוד. אנחנו חושבים שכל תיקון שנעשה בתקופה האחרונה מבטא בעיקר את הרצונות הפוליטיים של רוב זמני. הפתרון שחשבנו לזה בהיבט של הוראות המעבר, העבודה שכל ממשלה חדשה שמתחילה את כהונתה תובעת תיקונים חדשים, זו פגיעה קשה מאוד בחוקי היסוד ובחוקה הישראלית. אני רוצה לדבר על עניין התקציב, אני חושבת שאני לא מחדשת לאף אחד בוועדה את החשיבות של התקציב, גם ההשלכות הכלכליות וכמובן ההשלכות המשטריות. אני רוצה לדבר על התקופה שנבחרה, שבעיני לא נבחנה לעומק. מבדיקה שעשינו, מספיק שבחירות נערכות במאי ויכול להיות מצב שלא יאושר תקציב בכלל במהלך שנה. אם מחשבים את זה, לוקח קצת זמן עד שמוקמת ממשלה. לאחרונה זה לוקח 60 ימים, אבל גם אם מחשבים את זה עם פחות ימים ואחר כך עוד 135 ימים אנחנו מגיעים לסוף דצמבר. גם בית המשפט הביע את דעתו על הנשוא במסגרת פסק הדין שניתן לאחרונה בעניין. עמדתנו היא שהתיקון לא טוב. אני מבקש לשאול גם את נציגת התנועה לאיכות השלטון, בתקופה המקבילה בממשלה האחרונה הגשתם המון עתירות, האם הגשתם עתירות בעניין הזה - - - סליחה, אבקש שלא תעני,

אני חושב שזו שאלה מאוד חשובה. זה בסדר גמור, לדעתך. לא קבלת ממני את זכות הדיבור. אתה מוזמן לדבר עם נציגי - - - אני חושב שזו שאלה - - - סליחה, אתה יכול לחשוב. זה בסדר גמור. זו שאלה חשובה, משום שאנשים שמגיעים כמומחים - - - תודה. לא הצגנו את האנשים הללו כמומחים. זה בסדר גמור שאתה חושב ששאלה מסוימת היא חשובה, זה בסדר גמור. עדיין, לא אתה מנהל את הישיבה ולכן אני אודה לכם שלא תשיבו. מה העיקרון? אני אסביר, מכיוון שימשיך הדיון, יש הבדל מהותי בדיאלוג בין חברי כנסת לבין נציגי משרדי ממשלה ורשויות שלטוניות, שם חבר הכנסת שואל את הרשות השלטונית שאלה - - - לא הבנתי, עכשיו הטלת מגבלה על - - - מישהו שמגיע לדיון?

אתה תשאל כל מה שאתה רוצה. מכיוון שקבענו סדרי דיון, ביקשתי שלא יענו. יש פה את הייעוץ המשפטי. בסדר, חברים, זה סתם להלעיט.

אני רוצה להודות על השתתפותכם. כדי להבהיר לפרוטוקול, אף אחד כאן לא הוצג מעבר למה שנאמר. הוצגו כנציגי ארגונים בחברה האזרחית. לא הוצגו כמומחים מטעם הוועדה. כמייצגים של ארגונים, של חברה אזרחית. עורך הדין זנדברג, ביקשת לומר משפט סיכום, תהיה אתנו גם ביום ראשון, לאחר מכן אני נועל את הדיון. רציתי ברשותך, כיוון שחבר הכנסת רוטמן אמר דברים לפרוטוקול שיוחסו לי באופן אישי, לא אתייחס לכל שאר ההערות שהיו בהמשך הדיון. חבר הכנסת רוטמן, אני שמח שאנחנו זוכים לשיחות חוקתיות מעמיקות מהעבר, אבל כדי לדייק לפרוטוקול. אמת המידה שלפיה ייעוץ משפטי במשלה ונדמה לי גם ברשויות אחרות, אמת המידה היא ברורה, גם אם היישום שלה מסובך. היועץ המשפטי אמור לזהות את הדין עבור הרשות השלטונית כדי שתוכל לפעול במסגרת הדין. הדין כולל את ההערכה הפסוקה והלוא בית המשפט הוא הפרשן המוסמך של הדין לכל המדינה כולה ולכל הרשויות. כל רשות פועלת במסגרת שלה. אם הרשות מחוקקת אז במסגרת חוקי היסוד, אם רשות מבצעת אז במסגרת גם חוקי היסוד וגם החוקים הרגילים וזה מה שעושה יועץ משפטי. זה קשור גם לדיון פה ולביקורת שמובעת עלינו, היועצים המשפטיים, היא ביקורת באהבה. מה שחשוב הוא לא מה שאומרים היועצים המשפטיים, עם כל הכבוד לנו. הצעת חוק ממשלתית היא תחילת הדרך ולא סופה. מי שמחוקק זו הכנסת, בין בכובעה המכונן, בין בכובעה המחוקק. אנחנו כמובן כממשלה וגם כאנשי מקצוע שמשפט חוקתי יקר לליבם, מעודדים ושמחים שהדיון כאן יהיה דיון

כפי שבוודאי יהיה, שלא ישמע אחרת. כי הצעת החוק הממשלתית היא התחלה. נשתדל לעמוד בסטנדרט. תודה עורך הדין זנדברג. תודה על ההסכמה להאריך מעט את לוחות הזמנים, נפרסם עם צוות הוועדה. ביום ראשון בשעה 10:00 בבוקר אנחנו מחדשים את הדיון הזה. נקדיש לו זמן נכבד. נפרסם גם סדר יום לדיונים נוספים בחוקים שעתידים לפקוע ביום שלישי.

אני כבר אומר מראש שאנחנו מתכוונים להמשיך את הדיון בתוך יום ראשון, סדר יום ברור יופץ היום. בשם כולנו מודה מאוד לצוות הוועדה, לצוות הלשכה המשפטית, לנציגי המשרדים שהשתתפו בדיון. תודה רבה לכולם. שבת שלום. סוף שבוע נעים, ישיבה זו נעולה.